הדיון הפעם יעסוק בסוגיית ההכשרה המקצועית. דוח מבקר המדינה שנעסוק בו הוא דוח עתיק למדי,

אפשר לשנות את התאריך והוא

הסוגיה הזאת היא סוגיה מרכזית בימינו אלה, בעיניי אולי

ולה של זמני ביניים בשוק העבודה שבהם אנשים לא עובדים ולא מסוגלים למצוא עבודה, זו מדינה שתישאר מאחור, גם מבחינה כלכלית, ועוד יותר מזה,

בבקשה "121", כבר אמרתי, זה הגוף שלנו. אני לא אכנס לפרטים. "המקפצה" זה הגוף שיצרנו מטה שיש לו ועדת איגום: "צורים" של סטף ורטהיימר, "ביחד" שזה קרסו מיבואני הרכב,

האם נכנסתם לפרטים של כמה ההשתתפות? אנחנו חושבים שזה ממוצע של 16,000. אבל עוד פעם, זה תלוי בקורס,

הקורס.

קראתי את הדוח, אבל אני רוצה להבהיר את זה. נכנסנו לזה, אבל אני רוצה להתייחס רק למערכת מקוונת

המסלול הרביעי הוא קצת יותר ארוך טווח,

כי צריך גם לדבר על הטווח הארוך. אנחנו מומחים פה כדי לתת פתרונות לטווח הקצר,

לטווח ארוך גם בנושא הכשרות מקצועיות, מה יהיו הצרכים שלי

כשהמשמעות שלה היא לעשות מיפוי,

גם לאור השינוי שיש כרגע כתוצאה ממשבר הקורונה, אל מול הביקושים מצד העובדים, ולייצר מצב חדש שבו

אני חושב שכבר דיברנו בעבר בוועדה הקודמת. מה שעשינו הוא שיצרנו מצב שנכנסנו לאימונים תעסוקתיים באון-ליין. איתנו יותר מ-15,000 אימונים

בשכבות הצעירות, כדי להתחיל להבין מה קורה מסביב, האימונים האלה חשפו בפנינו חולשות בסיסיות שקיימות ואי-מודעות לכל הכלים שהמדינה נותנת. מדובר פה במשבר שחשף אי-מודעות של הרבה

השאיפה זה לעשות כמה שיותר כאלה, כי זה ייתן לנו בסוף את ההשמה הכי טובה, בטח לאזרחים ובטח במצב הנוכחי, שבו אנחנו נמצאים היום בעידן

אגב,

כי לפני כל מוסד שאני רוצה להכיר בו, מבצעים בו ביקורים.

תמשיך.

נכון? בשלב הזה של הקורונה כן, לא מגיע ל - - - בטווח הטיפה היותר ארוך, בניצול ההזדמנות, לכמה זה יכול להגיע? זה דווקא יהפוך את המצב למצומצם יותר.

לכאן צריך לכוון את